אני פותח בזאת את ישיבת הוועדה. על סדר היום פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור). דיון בסעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

ואם יש צורך בהתאמות יותר מידי משמעותיות, אז תפרסמו כבר את הנוסח של הפינוי בינוי.

ואחר כך את ההתחדשות הבניינית.

רק אמירה, נאמר פה - - - אה, "אוקיי"? אוקיי זה כן בעברית.

רק בהקשר למה

לא נוספת. ביקשנו להימנע מהתמורה הכספית הנוספת.

בנוסף תמורה כספית. יהיה זכאי לפטור כאמור באותו סעיף גם לגבי תמורה, ובלבד שמדובר, לגבי דירה אחת שמכר.

במתחם. שר האוצר? שר האוצר. באישור וועדת הכספים.

אתה רוצה וועדת כספים?

למה צריך וועדת כספים? צריך וועדת כספים. באישור וועדת כפסים, יקבע תקנות בעניין זה. זה יגרום עוד יותר עיכוב. אפשר לצמצם. תומר, אפשר לצמצם פה את שיקול הדעת. אפשר לצמצם את שיקול הדעת. כן. יקבע תקנות שיתאימו - - - לביצוע ההתאמות הנדרשות.

זה לא דירה. זה לא ניסוח נכון. הנוסח לא מדויק. זה צריך להיות זכויות. הוא מוכר את הזכויות. הוא לא מוכר את הדירה.

אנחנו נאפשר לרשות המיסים לדייק את הניסוח, בסדר? כי העיקרון ברור. אנחנו נקבע ששר האוצר יקבע בתקנות, לא צריך באישור וועדת הכספים, יקבע בתקנות הוראות לשם התאמת הוראות פרק זה. לעניין זה. תוך חצי שנה. למקרה כאמור.

משהו כזה. למקרים כאמור, אולי. ואנחנו נקבע שהתקנות הראשונות יותקנו בתוך שישה חודשים. נבקש 12 חודשים.

אנחנו גם כך לא סבורים שעסקה כזו צפויה להיות ממוסה בשנים הקרובות, כי פרויקט צריך לעבור הליך של עיבוי. ורק ביום המכירה של הדירה יחול אותו מנגנון מיסוי.

אבל אתם באתם עליי עם כל החבילה שלכם על הנושאים הללו ואמרתם לי "עכשיו הכל ירוץ צ'יק-צ'ק" וזה. על הסעיף הזה - - - "רק תאשר לנו את חוק ההסדרים". מה שאנחנו הצענו ירוץ. אבל זו לא הייתה הצעה שלנו. הבנתי. שישה חודשים. 12. שישה חודשים. ותדאגו שזה יקרה. זה לא יהיה בעיה בלוח הזמנים של השר, זנה אצלכם. אני בטוח שעוד ניפגש והוועדה תבחן אותנו ביחס לנושא הזה.

החלטה.

תשעה?

שישה.

יש לנו נושא נוסף שאנחנו צריכים לדבר עליו? לגבי הקשיש. לגבי הקשיש והסיעודי. כן. ביחס לעיבוי. נו, חבר'ה, אתם שורפים לי את כל היום. תהיה את האפשרות גם - - - בעצם, בפסקה (5), סתם כדי להבהיר. בפסקה (5) כתוב בסופה, בסעיף 49כב(א), שזה הסעיף שמתייחס לפטור הרגיל. אז נוסיף שם גם כב(א2), ו-49כב1 ו-49כב2. כן, בסדר גמור. זהו.

אוקיי.

אז סיכמנו את הדברים הללו. זה יעלה כמובן - - - אנחנו מפרסמים נוסח להצבעות.

ואני רוצה לשוב ולומר. מבחינתי, כל הנושאים האלה הם חשובים. אני חושב שעשינו דברים שהם טובים. יכלנו לעשות אולי קצת יותר טוב. אני גם מודה לרשות המיסים על העבודה המאומצת והמשותפת. לא על הכל, אבל על הרוב. ולכל מי שנמצא כאן. אני חוזר ואומר את מה שאמרתי מתחילת הדיונים. אנחנו נגענו פה בהרבה דברים. אנחנו מקווים ובטוחים שזה יגרום לכך שזה ומכלול הדברים האחרים שקיימים, כי זה בעצם היום, עכשיו אנחנו בעצם מסיימים את החלק האחרון שקשור להתחדשות עירונית. אחסון ובנייה כבר סיימנו. כל הדברים האלה, אנחנו מקווים ובטוחים שיאיצו את נושא הבנייה. אבל במיוחד בנושא של התחדשות עירונית. אני אמרתי ואני חוזר ואומר אני לא מסתפק בדברים האלה שאנחנו עישנו. אני רוצה לראות מאמץ ממשלתי שמתורגם לתקציבים ולרפורמות נוספות בנושאים שדנו בהם גם בימים האלה, כולל היום. ואני לא אסתפק בעניין הזה.

אני אומר, ואני אומר כאן שלא יגידו לי שלא אמרתי, אני שוקל את ההצבעות בסעיפי התשתיות. היום יש לנו הצבעות על תכנון ובנייה ועל - - - על התחדשות עירונית.

ועל התחדשות עירונית, חלק א': בנייה ומיסוי. אני שוקל את ההצבעות, את המשך ההצבעות בנושאים האחרים. גם במיסוי, וגם, במיוחד, בנושא של התשתיות. שוקל מאוד את פעולותיי בעניין הזה.

את המשך דרכי בעניין הזה. והדרך שהיא היחידה שישכנע אותי, זה באמת שנראה שהממשלה מגיעה כבר ביומיים הקרובים עם פתרון, לפחות חלקי, התחלה של בשורה, שהיא תהיה ברמה של בשורה ולא ברמה של איזשהו, לזרוק, מה שנקרא,

חלקה מידית, ודברים נוספים שנסכם אותם עם לוחות זמנים מאוד ברורים. ולכן, אני אומר, לתשומת ליבכם באוצר, תעבירו את זה למי שצריך להעביר את זה. הכוונה שלי זה לקדם. אני לא בא עכשיו לדבר על דברים אחרים. אני מדבר עכשיו על הנושא הזה. אם אנחנו לא נצא עם בשורה החדר הזה, לא רק עם כל הבשורות שאספנו עכשיו בימים האלה, אלא עם בשורה נוספת, והאוצר יודע, ואני יודע שמתקיימים דיונים באוצר. אני כן אגיד לשבחם, מתקיימים דיונים באוצר בעניין הזה. אני מחכה לתשובות היום ומחר.

הישיבה נעולה למי שלא שם לב.